בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים דיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור בתים לחשמל), התשפ"ב-2021, פ/2312/24. בדיון הזה אנחנו נרצה להתכנס לקראת נוסח של קריאה ראשונה ובדיון הקודם נתנו זמן מספיק לכל המשתתפים, לכל התומכים, לכל המתנגדים, לכל המערערים, לכל הפוליטיקאים, לכל אלה שרצו לעשות פוסטים בטוויטר, כולם קיבלו הזדמנות, דיברו. אנחנו עכשיו מתכנסים לקראת נוסח של קריאה ראשונה, אמרתי גם אז, חוזר ואומר גם היום, הוועדה עוסקת בזכות ייסוד בסיסית של כל אדם להתחבר לחשמל, בחברה הערבית הייתה מציאות של העדר תכנון מתמשך שהביא את האזרחים הערבים לבנות את הבתים שלהם בעל כורחם ללא היתר. ההצעה שאני מביא, שאנחנו מביאים, מצד אחד היא מבטיחה את התכנון, אנחנו עובדים אך ורק בהתאם להיגיון התכנון, רוצים לקדם תכנון, כי באמצעות תכנון פותרים את האזרחים מהרבה מאוד צרות וגם נותנים להם הרבה מאוד זכויות, חשמל הוא אחד חשוב ביותר מהם, ושנית מסיימים סאגה קשה ביותר שממנה סבלו וסובלים מאות אלפי אזרחים ערבים בכל ימות השנה, בקיץ סובלים מניתוקים בגלל חיבורים מאולתרים מבית לבית, בחורף סובלים מקור כי גם אז יש עומס שלא מאפשר, לעיתים בית אחד נותן חשמל ל- 20 דירות נוספות, ואנחנו רוצים לסיים את זה בצורה מקצועית, בצורה תכנונית. אין פה שום עניין פוליטי זולת אלה שמתעסקים רק בדברים שמעוררים מחלוקות, כולל בנושאים הכי בסיסיים של זכויות אדם. חבר הכנסת סמוטריץ, אתה לא תקטע אותי, אתה תשב בשקט, כשיגיע הזמן לתת לך זכות דיבור אתה תדבר. אבל מה שאני ארצה להגיד, לא אתה ולא אף אחד אחר ימנע ממני אוקי? אז סיכמנו, זה הכלל בוועדת הפנים. אני גם רוצה לברך את כל הנוכחים מכל הגופים המשרדיים הרלוונטיים, חברי הכנסת, חברות הכנסת וגם השותפים שלנו בזום. משרד המשפטים, אתה רוצה שנתחיל אצלכם? נמצאת איתנו אולי כבר כרמית יוליס בזום? שלום אדוני. שלום, בוקר טוב כרמית, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עניינים אזרחיים, אנחנו מברכים אותך על התפקיד ונותנים לך את הזכות להתחיל, בבקשה. קודם כל תודה רבה אדוני, אני מאמינה שתהיה לנו קדנציה מעניינת ביחד, ועדת הפנים הייתה הבית השני שלי הרבה מאוד שנים, אני חושבת שאתם עושים שם דברים מדהימים ואתם עוסקים בתחומים שיש להם השלכה מאוד, מאוד משמעותית על כל הציבוריות במדינת ישראל, אז קודם כל תודה על הברכות ואני מאחלת לנו באמת עבודה משותפת של ממשלה וכנסת באמת לטובת הציבור בכל הרבדים שזה נוגע אליהם. מאוד חשוב לי ככה לפתוח ואני מתנצלת שלא יכולתי להגיע פיזית, ואני גם לא אהיה אתכם במהלך הדיון, רוסלאן הוא הנציג שלנו שם, עו"ד עותמאן. כן היה חשוב לי לעלות ככה בפתח הדברים כדי להבהיר את העמדה הממשלתית שהיא באמת זכתה פה לגיבוי, לא אדם שאומר דברים בשם אומרם, אצלנו אומרים שהוא מביא גאולה לעולם, אז הקרדיט לגבי זה צריך באמת להינתן לארז קמיניץ שהוא המשנה ליועמ"ש היוצא, שהוא זה שעמל בעיקר על הצעת החוק המורכבת הזאת וכל הגיבוי של ההסדרים המשפטיים לגביה, אני באמת נכנסת בנעליים גדולות בהקשר הזה, אבל כן חשוב לי להסביר את העמדה הממשלתית שלגמרי זוכה לגיבוי משפטי מאיתנו. אני גם יגיד שהעמדה הזאת בעצם הושמעה בדיון הקודם על ידי הנציג שלנו בדיון, שזה באמת עו"ד רוסלאן עותמאן, עו"ד מצטיין במחלקה שלנו, עובד איתי שנים, היה עובד שלי גם בצוות נדל"ן וגם עכשיו במחלקה בכלל, וכמובן שהעמדות שהוא ביטא הן העמדות של המשרד, הוא הציג אותן היטב ולא היה מקום להעביר עליו איזה שהיא ביקורת, ככה שעולה ממנה גם איזה שהוא ניחוח אישי ולא מקצועי, כי זה ממש לא בסדר לעשות לו את זה ובוודאי שמה שהוא אומר זה על דעתי ועל דעת כולנו. אני רוצה רגע להתייחס למתווה עצמו, אני מבינה שהמתווה הזה הוא מעורר מורכבות, אני מבינה ששואלים איך זה יכול להיות שמשרד המשפטים תומך.

מאוד חשוב לי להגיד שכל המתווה הזה, וכמה שהוא מסייע בסוף לאוכלוסייה, מבחינתנו מה שלא וויתרנו עליו ושהוא קיים גם בהצעה שלפניכם, זה שבסוף ההצעה הזאת היא צופה פני תכנון, זאת אומרת שאנחנו לא נאפשר לחבר בתים לחשמל במצב שבו התכנון הזה הוא לא יגיע אף פעם. אבל במצב שבו יש לתכנון הזה הרבה ישימות ושאנחנו רואים שאבני הדרך כבר מתחילות להתגלגל, ושהתכנון הזה הוא הולם את התכנון המתארי וככל שיש כוללנית במצב שזה לא תואם ושאנחנו כבר שם צופים קושי, המתווה הזה לא ייצא לדרך, ולכן העובדה שבסופו של יום אנחנו צופים לאופק של הסדרה תכנונית, זאת עובדה מאוד, מאוד משמעותית והיא זאת שגרמה לנו לתמוך בהצעה. אני חושבת שלהבדיל ממקרים שהוזכרו פה, באופן הגון צריך להגיד שזאת לא סיטואציה שקרתה בעבר ביחס להצעות אחרות, האנלוגיה אולי קופצת באופן אינטואיטיבי בהרבה ראשים, אבל בסוף יש פה אבחנות. שנייה כרמית, חבר הכנסת בני בגין, אני מבקש ממך לשבת תודה, אתה מפריע, תודה. בבקשה כרמית. המתווה הזה שכרוך בהצעה, הוא באמת גובש מאוד בזהירות, זה באמת ללכת על איזה שהוא קו פרשת מים, בין מה שאנחנו בעצם מאפשרים פה כדי לסייע לאוכלוסייה, ושוב כשבסופו של דבר אנחנו בעולם שהוא צופה פני תכנון, שיש ארובות שצריך לשים כדי שהדבר הזה באמת יקרה ולא נמצא במצב שאנחנו מחברים היום ובסוף אנשים לא יעמדו בעול הזה ולא ישלימו את ההליך החוקי, אני יודעת אדוני היו"ר שגם לך זה מאוד חשוב ושזה עיקרון שאתה לא תרצה להתפשר עליו, שבסופו של דבר אנשים באמת יהפכו את המבנה הלא חוקי לחוקי. כל ההסדרה הזאת, אני שוב מזכירה, החוק היום מדבר על זה שאפשר יהיה לחבר לחשמל מהרגע שיש תוכנית מופקדת ועיקר השינוי שאנחנו בעצם לוקחים את ההליך התכנוני כמה צעדים קדימה, אני לחלוטין מודעת לזה, אבל בסופו של דבר אנחנו כן מדברים על מצב שהתכנון הזה יקרה בסופו של יום, ושככל שהוא לא יקרה אז המתווה הזה לא עובר. עוד דבר שחשוב להגיד, זה שבעצם אנחנו מדברים פה על חיבור לחשמל ואנחנו לא אומרים שום דבר על הליכים שמתנהלים, התביעה תנהל אותם לפי שיקול דעתה, אני מזכירה שממילא אנחנו נמצאים במדיניות אכיפה שהיא סוג של מדיניות אכיפה מקילה, שהיא בעצם מכירה בסיטואציות בהם אנשים גרים במבנים כבר תקופות ארוכות והם לא נמצאים בראש סדרי העדיפויות של אכיפה כבר היום, ולכן החקיקה הזאת היא בעצם בהלימה למדיניות האכיפה הנוכחית בתחום התכנון והבנייה וגם את זה צריך לזכור, וזה בעצם המצב שממילא נוהג בשטח. אני חושב שהדברים האלה הם מוצדקים ושבסוף הם עולים בקנה אחד גם עם עקרון של שוויון, זה חוק שעם כל מה שמייחסים אותו לאוכלוסייה ערבית חל על כולם, ובסיטואציה שבסוף אין בעיות קנייניות וכל הבעיות הן תכנוניות אז המתווה הזה הוא יהיה רלוונטי. היה לי חשוב להגיד את הדברים בפתח הדיון וממש תודה על זכות הדיבור בגלל שאני חושבת שזה דברים שבסוף צריך לזכור, אני יודעת שזה

מאוד קונטרוברסלי אבל זה בעצם האינפוט המשפטי שהיה לי חשוב להוסיף לדיון עוד לפני שאתם מתחילים. תודה רבה לך כרמית יוליס, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אני רוצה להסכים עם כל מילה שלך, אני בעד הגיון תכנון לחיבור בתים לחשמל, אני בעד שכל האזרחים יהיו שווים בתשלום ההיטלים, אין פה משחקים, לא יהיו משחקים ועל כל אני אומר, כן החוק לא מיועד לערבים, החוק הוא חוק כללי שמיועד לכל האוכלוסיות, כל מי שעומד בקריטריונים להתחבר לחשמל על פי הכללים התכנוניים שהחוק יציע, יתחבר ללא הבדל בין גזע דת ומין, יש כאלה שיודעים להבדיל, זכויות יסוד בסיסיות בין גזע, דת ומין אני לא, אני עבור כולם. כרמית שיהיה לך יום טוב, תודה רבה. בהצלחה, תודה. אנחנו חוזרים לוועדה, מיכל ממינהל תכנון, מיכל או בני. כן בישיבה הקודמת

ביקשנו נתונים, אז אתם מוכנים לזה או בהמשך? אנחנו העברנו את הנתונים אתמול, וככל שתרצו אנחנו יכולים להציג את הנתונים. טוב, אז מיכל מריל, מנהלת אגף בכיר תכנון חברה וקהילה במינהל התכנון, בבקשה מיכל, תציגי את הנתונים שאספתם. אני אציג איזה שהיא תמונה של נתונים כמותיים לגבי היקפי יחידות הדיור, אין לנו נתונים לגבי מספר המבנים הקיימים, יש לנו נתונים לגבי יחידות דיור שנמצאות בצנרת הסטטוטורית ויחידות דיור שעדיין לא הוגשו למוסדות התכנון או שעדיין לא נמצאות בתכנון אבל הן כלולות במסגרת התכניות הכוללניות. אז אם אנחנו מדברים על יחידות דיור שמצויות בהליכים סטטוטוריים במוסדות התכנון של כל יישובי החברה הערבית, כרגע לפני החלטת הפקדה, יש כ- 59,764 יחידות דיור, מתוכם 28,000 יחידות דיור בחברה הבדואית בדרום ו- 66,190 יחידות דיור שנמצאות בצנרת הסטטוטורית, אבל אחרי שלב של החלטת הפקדה, וסה"כ מצויים בצנרת הסטטוטורית, לפני ואחרי החלטת הפקדה, כ- 125,954 יחידות דיור. זה במגזר הערבי? כן, זה יישובי החברה הערבית, כולל ערבים, דרוזים,

בדואים דרום, גם צ'רקסיים. אחנו לא באים לריב על הגדרות, אני מבחינתי כשאומרים חברה ערבית מדברים גם על הדרוזים, גם על הבדואים מדברים על כולם. בבקשה מיכל, חבר הכנסת אבי אתה ניתן לך להשלים. אני רק רוצה להבהיר, על היהודים לא מדברים?

על הכל, אבל הנתונים שהיא הביאה על החברה הערבית. אני אגיד לך מההיגיון הפשוט, כנראה בחברה היהודית אין בעיה של תכנון והם יכולים להוציא היתרים, על כל היא התרכזה בחברה הערבית, בבקשה מיכל. אני יודע, אני לא משער אני יודע, בבקשה מיכל. והלוואי היינו באותו שלב של תכנון, כי אז החוק הזה לא היה צריך להעלות. בבקשה מיכל. לא, אל תתווכח איתו עלי, אל תתווכח איתו, הרי כל ילד יודע מאיפה הבעיה נבעה, אתה צריך לדבר על זה? בבקשה מיכל. הנתונים שכרגע הצגתי מתייחסים להיקף יחידות דיור שמופיעות, שכלולות בתוכניות שהוגשו למוסדות התכנון, כשעשיתי חלוקה מה לפני החלטת הפקדה. אבל כמה בנוי וכמה לא? את זה את לא יודעת להגיד?

אז מה עשינו בזה? אז מה זה מעניין? מה עשית בזה?

יש 120,00, 130,000 יחידות דיור בתכנון, אני רוצה לדעת כמה.. בסדר, לצורך העניין זה לא משנה, המספרים הם לא משנים. מי שיענה במסגרת הסעיפים של החוק, מהחוק יתחבר. מי שלא בנה אז כנראה הוא עוד לא צריך להתחבר עדיין, אז אל תדאג לו מהיום יואב. אני רוצה להבין, החוק ייתן מענה לחיבורי חשמל לפי החוק רק לאחד מאותם 130,000?

זה כל אחד שיענה על הקריטריון, לא משנה איפה הוא נמצא במדינה ייהנה מהחוק. לנו אין נתונים לגבי מבנים קיימים, אנחנו לא עוסקים באכיפה, אנחנו עוסקים בתכנון. אני אתייחס עכשיו לנתונים כמותיים לגבי יחידות דיור פוטנציאליות להגשה למוסדות התכנון, הנתונים האלה מתבססים בעצם על תוכניות המתאר הכוללניות, לגבי אותם מתחמים שלגביהם עדיין לא הוכנה תוכנית או שנמצא בהכנת תוכנית אבל עדיין לא הוגשה למוסדות התכנון. לגבי יישובי החברה הערבית, בלי דרוזים, בלי בדואים, לגבי מחוז צפון אצלנו , יש לנו כ- 46,799 יחידות דיור שכלולות ב- 19,570 דונם, מתוך סה"כ 93,146 דונם שיטחי פיתוח בתוכניות המתאר, שזה בעצם 21% במחוז צפון. במחוז חיפה יש 29,390 יחידות דיור שנמצאות בתחום התוכניות הכוללניות ושטרם הוגשו למוסדות התכנון והם כלולים בתוך כ- 7,000 דונם שהם מתוך סה"כ של כ- 29,390 דונם שמיועדים לפיתוח בתוכניות המתאר במחוז חיפה שזה 24% בערך. במחוז מרכז יש לנו כ- 29,000 יחידות דיור שכלולים בכ- 6,200 דונם מתוך סה"כ של 17,000 דונם שמיועדים לפיתוח בתוכניות המתאר במחוז מרכז שטרם הוגשו למוסדות התכנון שזה 36% בערך מתוך שטח הפיתוח. כלומר, אם ניקח את הסה"כ, יש סדר גודל של כ- 105,497 יחידות דיור שכלולות בכ- 33,000 דונם שמיועדים לפיתוח בתוכניות המתאר ביישובי החברה הערבית, מתוך סה"כ כ- 140,000 דונם שמיועדים לפיתוח בתוכניות המתאר. אם אני מתייחסת לתוכניות של היישובים הדרוזים, אין לי את הפירוט כפי שעשיתי ביישובי החברה הערבית, אבל בעצם יש סה"כ של כ- 39,000 יחידות דיור שעדיין לא הוגשו למוסדות התכנון, והם כלולים בערך בכ- 15,000 דונם בתחום התוכניות, בתוכניות המתאר. ביישובים הבדואים דרום, מתוכננות אלפי יחידת דיור שנותנו מענה הן להסדרה והן לריבוי טבעי, 28,000 יחידות דיור נמצאות בהליך סטטוטורי במוסדות התכנון ולפני החלטת הפקדה, כאן יש לנו נתון של 20,000 יחידות דיור שהם בהסדרה, כלומר הן קיימות. 70,000 יחידות דיור כלולות בתוכניות בהכנה שטרם הוגשו למוסדות התכנון, ו- 9,195 יחידות דיור שמצויות בהליכים סטטוטוריים במוסדות תכנון אחרי החלטת הפקדה. ביישובים האלה 95% מהתוכניות מוגשות על ידי הרשות להסדרת הבדואים, חלקם על ידי משרד השיכון וחלקם ע"י בעלי קרקע פרטיים. לגבי התוכניות הכוללניות, נשאלה שאלה בזמנו למרות שהצגנו מצגת מאוד מפורטת בעניין הזה, יש סה"כ 132 יישובים עם יישוב אחד נוסף שהוא בהסדרה, לכל היישובים יש תוכניות מתאר שחלות על כל תחום היישוב. ל- 115 יישובים, קיימת תוכנית עדכנית שהיא או בתוקף או בשלבי אישור או בשלבי הכנה, שזה 85% מהיישובים מתוך ה- 115. עכשיו מתוך ה- 115, 75 הם בתוקף משנת 2006 והלאה, 51 אושרו בעשר השנים האחרונות, 31 בשלבי אישור במוסדות התכנון ו- 9 הם בשלבי הכנה ולקראת הגשה למוסדות התכנון. כלומר אנחנו בשנים האחרונות אפשר לומר, יצאנו בגל גדול כדי לכסות את רוב רובו של המגזר הערבי בתוכניות מתאר כוללניות, נעשה עבודה עצומה, ממש עצומה על ידי מנהל התכנון מטה ועל ידי המחוזות שלנו, באמת מתוך כוונה לתת מענה ותשובות, גם למצוקת הדיור, גם להיבטים של תעסוקה, של תשתיות וכל הנגזרות של התכנון. אלה ה- 31 תוכניות בשלבי אישור, הם מצויות במחוז מסוים או שהם מפוזרות? לא, ההתייחסות היא לכלל היישובים וכלל המחוזות. תודה רבה מיכל, נתונים מאוד חשובים ומילת המפתח לסיום כל הסוגיות הקשורות, הנלוות היא תכנון, אין ספק, ואנחנו גם דאגנו להקצות הרבה מאוד כסף כדי להמשיך תכנון בכל היישובים שעד עכשיו התקשו מבחינה כספית לעשות זאת כי תכנון עולה הרבה מאוד כסף, התכנון הוא הערובה שהאזרח הערבי יחיה בכבוד, יפסיק עם הרדיפות של צווים, של צווי הריסה, של צורך בבניה ללא היתר, תכנון הוא הכל ואנחנו תומכים בתכנון, דוחפים תכנון ורוצים בתכנון. תודה רבה מיכל. עד עכשיו דיברנו מקצועי, מספרים, נושאים לעניין, עכשיו גם נשמע פוליטיקאים, מן הסתם יש כאלה שילחו למחוזות שהם לא לעניין ולא קשורות לנושא, אנחנו נכיל את כולם. אני רוצה להתחיל את הדוברים של חברי הכנסת, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, בבקשה ג'ידא. תודה רבה, אני שמחה שסוף סוף אנחנו מתקדמים עם הכנה לקראת קריאה של חוק החשמל שאני כאמור הצטרפתי להיות חלק מהיוזמים ותודה רבה למוחמד ווליד טאהא. אני רוצה בבקשה לבקש אותנו להתייחס בנושאים ובצורה עניינית. הנושא הוא נושא תכנוני, הוא נושא חשוב, הוא נושא שמשליך על החיים היום יומיים של עשרות אלפי משפחות בארץ ואני רוצה שאנחנו ננסה כמה שיותר למסגר את הדיון בצורה העניינית והמקצועית ביותר. יושבים איתנו פה אנשי מקצוע, גם ממשרד המשפטים, גם ממשרד השיכון וגם ממשרד הפנים, ואני רוצה בבקשה שהדיון יהיה דיון מקצועי ככל האפשר. תודה רבה חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, דרך אגב אנחנו לא מנהלים שום מגע עם אנשי פוליטיקה בעניין של החוק, רק מול אנשי מקצוע ותו לא. הדרישה שלך במקום ועניינית כי מה הקשר בין פוליטיקה,

לכאורה אין שום

הוא סירב ואני אגיד לכם מדוע הוא סירב, הוא סירב מכיוון שהוא רצה שהבנייה תהיה בנייה בלתי חוקית, תתיישב בכל מקום,

על הציר והתושבים של אום אל פאחם יוכלו לבנות איפה שהם רק

אם בית יחובר לחשמל על פי חוק, אז איך אחרי זה הולכים להרוס אותו? לדעתי זה הפסקת כל ההליכים להריסת הבתים הלא חוקיים,

דבר

אני נחקרתי במשטרה ביח"א כשסיימתי להיות מנכ"ל משרד השיכון, על כך שאני כביכול בשם הממשלה, סייעתי לבנייה לא מוסדרת ביהודה ושומרון,

כולם סייעו לבנייה מה שקרוי הלא מוסדרת ולהתיישבות הצעירה, כולם סייעו לזה, כל הממשלות החל מראש הממשלה, והחל מהיועצים המשפטיים של הממשלה. אבל אני נחקרתי על

של אנשים שלא משלמים חשמל ולהפוך את המצב הזה לחוקי בדיעבד. בזאת אנחנו הופכים

בעוד שהחוק קובע במפורש,

אחר כך בונים, אחר כך מקבלים חשמל,

תודה רבה חבר הכנסת שיקלי, נעמת לנו, דיברת כללי,

התבססת על נתונים, הרמת סיסמאות ועשית את זה יפה. אני עובר

בעיקר כי אף אחד לא חשב שצריך לעשות אבחנות,

גם בעניינים של זכויות יסוד בסיסיים, אז זו גם הערה. אני נותן

על זה אני אשמח לקבל תשובה. מעבר לזה אני רוצה לבקש, בסעיף, אני חושב שאתה אמור להסכים לזה אדוני היו"ר, בסעיף 1 ב' א' שמדבר על התנאים שצריך בעל המבנה, אז מדובר כאן על הפקדת הערבות, עוד רגע נדבר על זה, והפקדת הערבות מחריגה תשלומי ארנונה, מה שאני

אז הערובה צריכה להיות יותר גבוהה, מכיוון שאחרת אין תמריץ. הרי אם ממילא, נניח שכל ההסדרה עולה לי 30,000 ₪, היתרי בניה ואגרות והיטל ביוב וכו', אם אני צריך לעשות את ההסדרה זה עולה יותר, כי אני צריך לקחת אדריכל ומהנדס שיכינו לי את התוכנית וכו', אם אתה לוקח לי עכשיו רק את גובה

אני כן מבקש ונדמה לי שהדברים ברורים, להחריג את תחולתו של החוק הזה על מבנים שיש לגביהם צווים שיפוטיים, אמרתי את זה בהרחבה גם פה בדיון הקודם וגם

מי שציית לפסק דין של בית משפט ומימש את צו ההריסה הפסיד, ומי שהיה עבריין שנתיים, צפצף על פסק דין יקבל עכשיו חשמל. בעניין הזה אני

אני אגיד לך גם עניינית ומקצועית לה. דיברת על זה שהוא צריך להביא הוכחה שהוא לא חייב ארנונה. לא הוכחה, אישור. חכה, חכה, טענת טענה חכה, ואילו ההיטלים שאנחנו

שמת לב שעשר דקות אני ואתה בדיון. אז תן לי רק להשלים. הדין הישראלי לא יוצר זיכה בין השאלה אם יש היתר זיקה בין השאלה אם יש היתר בניה או אין לחובת הארנונה ויש על זה

אתה לא מרגיש שזה נעשה כך?

אז אני מרגיש חצי, חצי, כי ברגע שזה אצל אבי אז פתאום ככה, אז אני מציע בוא ננהל דיון ענייני, אף אחד פה לא עושה לך פיליבסטר בדיבורים ולכן אין סיבה לקטוע אנשים ולתת להם לסיים את דבריהם. אז אם אתה מרגיש שצריך לתת לאבי שנסיים עוד שלוש דקות אני אתן לו, איך אני איתך?

יש הבדל בין אנשים שיושבים על אדמתם לאנשים שמתנחלים בה. את מתנחלת בכנסת גברת, את לא אמורה להיות פה, תומכת חיזבאללה, את לא תגידי לאף אחד שאנחנו מתחלים פה,

אני לא אאפשר וויכוח בין חברי

אני מבקש שתעזוב את האולם,

אנחנו ממשיכים דיון ענייני, אתה מפריע לדיון הענייני, תעזוב את האולם. מי שהפריע זה חברת הכנסת עאידה תומא סולימן שאתה

נכון, אמרתי בעצמי,

גם זה אחרי שבאתי מדיון וועדת חוקה על אחזקת נשק עונשי מינימום שגם חשוב לכולנו, באתי לפה דיון ראשון

אז מה זה רשויות שלא עובדות על פי, לא הבנתי, אז יש להם נוהל תכנון משלהם?

התכנון בארץ? אני שואל מקצועית. יש תוכניות מתאר של הרשויות שחלק מהמקומות הרשויות. מי אישר אותם?

מה זה הסעיף מ- 2014?

תודה רבה יואב קיש, אני נותן זכות דיבור לחבר הכנסת בני בגין בבקשה. לא ביקשתי אדוני,

ואני מקווה שנעביר את הצעת החוק

למרות שזה אמור להיות מקצועי פרופר,

לאוכלוסייה היהודית ביחס לענייני התכנון,

שבאה להסתכל על האוכלוסייה כגורם זר בתוך המדינה או המדינה עוינת

הפתרון רצינו שיהיה כולל לכל האנשים שיש להם בתים. לצערי הרב הנוסחה הקיימת אומנם היא מבורכת כי היא תחבר חלק מהבתים האלה,

תודה רבה כבוד היו"ר. תודה רבה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אופיר כץ

נכון, אם יש מישהו שהרגיש שעדיין לא קיבל את זה במלוא מובן המילה, מוזמן לבקש ויקבל. בדיוק,

אני לא אחזור על מרבית הדברים שאמרו פה, אני גם רק רוצה לתת דגש לעניין של הצווים השיפוטיים, כי אנחנו

רובם יישובים ערבים,

בתוך כך נבצר מהתושבים להוציא היתרי בנייה, דבר שגרם לעובדה שהם לא יכולים להתחבר לחשמל, טלפון או מים. ברוב המקרים התושבים התחברו לרשתות אלה בצורה פיראטית או לא חוקית. הצעת החוק נועדה בראש ובראשונה להבטיח שהחיבורים השונים ייעשו באופן חוקי

זה מה שאני מבינה ממה שאתה כתבת,

אולי תאיר את עיני אבל לפחות כאן הם לא כתובים,

יש לנו את חבר הכנסת

הכל תלוי תכנון,

כי את יודעת למה תלוי תכנון? כדי להפסיק פעם אחת ולתמיד, את השימוש שלכם בבתים לא חוקיים, כי אין כזה דבר. חבר הכנסת יצחק פינדרוס בבקשה. יש חוק במדינת ישראל,

בתי הספר לא תלוי תכנון,

א' בגלל העובדה שזה מחובר בסוף לחשמל, לחשמל שהוא מסוכן,

עכשיו ברגע שאתה מכניס אותו תלוי תכנון, מתחיל הדיון שקרן ברק באה להראות,

האיחוד האירופאי באו לבקר או כל מיני דברים כאלה ואחרים. מה המצב החוקי היום ביהודה ושומרון, האם שמה כרגע עדיין החשמל הוא תלוי תכנון או לא תלוי תכנון,

הוא לא אמור להיות, אבל גם אם כן אני רוצה

אני מכיר עוד סוג של תוכנית שזה נקרא תוכנית שלד, שאתה רוצה לתכנן על איזה שהוא שטח כוללני ואתה רוצה לתכנן איזה שהיא תוכנית לפני שאתה הולך לאשר אותה ולהפוך את השטח משטח שהיה נגיד שטח חקלאי לשטח לפיתוח,

זה לא יכול להיות הקריטריון שלנו להלבין את חוק החשמל.

המשפט. כולם מגישים את התוכניות לרשויות התכנון, אף אחד לא מגיש את זה לחנות מזון,

אבל יש

סמוטריץ' בקצרה אני רוצה לעבור לזום.

איזה היטלי השבחה יוטלו בתהליך ההסדרה הזה, זאת אומרת מה בסיס החישוב? יש קרקע שהייתה חקלאית ועכשיו הפכה לקרקע לבנייה?

כיום החוק לא מאפשר לחבר את כל הבניינים, אנחנו רואים שיש צורך לחבר את כל הבניינים אם הם בתוך התוכנית הכוללנית, כי זה רק עניין של זמן.

הוודאות התכנונית, כיום כל מבנה שהוא מסומן בתוכנית הכוללנית שהוא למגורים ולא מסומן להריסה, בדרך כלל בתכנון המפורט הוא גם יהיה בתכנון למגורים ואפשר להוציא ממנו היתר

כמה מבנים ניתן לחבר לחשמל לפי התוכניות שהוגשו עד רגע זה, וזה נתון שהוא קריטי. למה הנתון קריטי לדעתך?

השאלה היא, יש קריטריון של החוק וכל מבנה שתואם את הקריטריונים של החוק

אז תסביר לי עניינית למה זה חשוב? 100,000, 90,000, 70,000, 5000, למה זה חשוב? כדי שחברת חשמל תיערך בהתאם כדי מה? בסוף הסיבה, לא אני קבעתי את המבנים חוקי או לא, זה חוק תכנון ובנייה קובע מה חוקי ומה לא. הסיבה שחוק תכנון ובנייה מונע חיבור לחשמל, הוא כדי לצמצם את תופעת הבנייה הלא

שנים כשהתוכנית המפורטת תאושר וייגמר כל התהליך,

באמת הם ישלימו את תהליך ההסדר רטרואקטיבית. עכשיו השאלה היא כמה מבנים עומדים בקריטריון הזה,

למה זה כתוב בחוק או שמחר זה שיקול דעת של שר פנים אחר להחליט.

לא לעגן את זה בחוק?

אם יש מבנה

הנקודה השנייה שעלתה היא כיצד החיבור לחשמל ישפיע על אכיפת עבירות תכנון ובנייה. אז אני רוצה להבהיר ולהגיד את הדברים בצורה הכי מפורשת שיכולה

ואנחנו כמובן ערים לקושי הקיים, הסכמנו שאם עברה תקופה של שנתיים מיום מתן פסק הדין, יהיה ניתן לחבר את הבתים לחשמל.

אם אין כוונה לתקן ואין דרישה לתקן, אנחנו בוודאי לא נעמוד על התיקון הזה שיהיה ברור. אנחנו בסך הכל אז

זאת אומרת יש חריגים, המצב הוא דיי דומה.

את הדברים האלה אני אברר. תודה. בני בבקשה, מנהל

אנחנו מדברים על הגשת תוכנית מפורטת שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה וזהות המגיש משתנה, אם זה משרד ממשלתי או רשות שהוקמה לפי דין,

אז אין צורך בקיומה של תוכנית כוללנית או תוכנית כוללת, או בהתאמה לתוכנית

היא לא עומדת בקריטריונים של תוכנית כוללנית כהגדרתה בסעיף 62 א', ג' לחוק אבל עדיין היא נותנת את הראייה הכללית, את התכנון המתארי, ולכן שככל שיש תוכנית כזו מאושרת

בית ספר שלא מיועד למגורים אבל הוא נמצא בתוך תוכנית מגורים. כדאי להגדיר בחוק מה כן ומה לא. להבנתי כרגע מגרש שהוא לא מיועד

אם הייתה תוכנית מתארית קודמת אז ייתכן שהמצב הקיים הוא התוכנית המתארית,

אני לא נכנס לכל הפרטים,

השבחה והחבות הרגילה כמובן ללא שום אבחנה. אבל השאלה ששאלתי בפעם הקודמת על ליבה, האם אתם יכולים להסביר

בבקשה, אני עובר לזום רק לתת למישהו ונסיים את הדיון.

התוכנית מתחילה את הדרך מבחינת החוק בהגשה למוסד תכנון. הגשה לעניין הזה זה קליטה, זה עמידה בתנאי סף ואחרי זה נבדקת בלשכת התכנון והדיון במוסד התכנון הוא בהחלטה להפקדה, זה בדרך כלל הדיון הראשון

לא

להפקדה, עוד לפני ההתנגדויות. ייתכנו שינויים גם בתוכנית שהוגשה לתוכנית שהוחלט להפקידה אבל לכן בדיוק קבענו את החלופות שהצענו.

אבל כן, שהתוכנית הזאת אכן תאושר בשינויים כאלה ואחרים, אבל השטח יאושר למגורים, וככל שהתוכנית לא הוגשה על ידי משרד ממשלתי אבל

צריך להחיל את סעיף קטן ח' לחוק העיקרי שקובע שאם בסוף הליך תכנון מסתבר שהבית הוא לא באמת אמור על פי התכנון ואז מנתקים את החשמל, צריך להחיל את זה גם על צווים שינתנו

ארנונה לא קשור ואני לא אכניס את זה פה, החוק לא מחייב אדם לשלם בשלב ההיתרים חובות של ארנונה,

לטפל בו ללא קשר. אני לא אמנע ממנו חשמל כי הוא חייב ארנונה,

זה בגדול הנוסח שאנחנו הולכים אליו לקראת קריאה ראשונה. מיצינו לטעמי את כל

אני מדבר בשם הוועדה, אז מיצינו. אתה לא מדבר בשם חברי הוועדה. אני מדבר בשם הוועדה, אני היו"ר שלה, מה לעשות. אנחנו עכשיו ניכנס לזה יואב? פעם הסכמנו

יש לו מזל קמיניץ' שלא הלכנו ביחד, הייתם מוכנים ללכת רחוק אבל עזוב, יש לך הערה עניינית לחוק? אני מוכן על זה ללכת לפוליגרף ובזה נגמור את השיח הזה, פשוט חשוב שהפרוטוקול ידע את העניין. יכול להיות שבגלל זה שהחבר שלך מנע ממך לעשות את זה,

אני לא אדבר על דברים שנעשו בצורה מכובדת ביני לבינך. אתה אמרת שלא תפריע, אני הקשבתי לדבריך.

למעשה דומה קצת לחוק קמיניץ', אין בעיה לזה שהבית נמצא במקומו ואתה לא מחבר מבנים לחשמל. עכשיו נכון

זכות או לא משנה מה עמדתו, אני מתנגד לה, למה? כי בסוף אם אתה עושה את זה, אז אתה מייצר מוטיבציה לבנייה לא מאושרת תכנונית, אני לא רוצה לייצר

כן, כן, נקבל לא עכשיו, נקבל תשובה אחרי שאני מסיים עם האורח האחרון בזום - ג'אד דראושה, משרד הבינוי והשיכון. כן שלום אדוני היו"ר, קוראים לי ג'אד דראושה,

אני רק אתייחס ברשותכם, אני אסביר, הכוונה שיש תוכנית כוללנית מאושרת ובדרך כלל תוכניות כוללניות יש סימון גם של דרכים, גם של כתמים,

והוועדה המחוזית כמובן תחווה את דעתה בהקשר של ההתאמה לכוללנית, או סיכול כזה או אחר. תודה רבה בני ארביב, תודה יואב. אני רק אומר שבנוסף לזה שהחוק מבוסס היגיון תכנון, הוא גם מאיץ באלה שלא התחילו תכנון לעשות זאת, כי זה מה שאני